בוקר טוב.

התשע"ט-2018 ובתקנות הדרכונים (תיקון מס' ), התשע"ט-2018.

אני עו"ד עירית ויסבלום מרשות האוכלוסין וההגירה. העברנו פה בקיץ 2017 תיקון לתקנות הדרכונים והתאמנו את מערך גביית האגרות לתקופה של הנפקת תיעוד ביומטרי חובה לכל תושבי

בסדר, אנחנו לא הולכים נגדכם. יש הרבה השגות על הדברים האלה. גם לכם יש השגות, רק אתם אומרים: יש בעיה. גם משרד האוצר לוחץ ומבקש. תיקון נוסף שהוא לא במסגרת הוראת השעה, אנחנו נותנים פה איזו הקלה לחשבים שמנפיקים את מסמכי הנסיעה. כרגע בטור ד' לתוספת יש אגרה מוזלת למשלמים באינטרנט בחודשי החורף. היום המימוש של האגרה הזאת אפשרי רק עד 15 במרס. התיקון שאנחנו מבקשים הוא לאפשר את המימוש הזה חודש נוסף. זה פוצל לשני תיקונים. זה עוד חודש שיינתן לאזרחים. זה עוד חודש וחצי למעשה, עד סוף חודש אפריל.

זה לא במסגרת הוראת השעה אלא זה תיקון קבוע. אין בעיה. מקובל עליי תיקון קבוע. אם זה מקובל על מיקי לוי, מי אני שאגיד לא. תקראו את התקנות, בבקשה. נעשה התאמה. בתקנות הדרכונים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 הנוסח יהפוך להיות הוראת שעה לשנתיים. נתקן בהתאם. תקנה 2 תישאר להיות בטלה. תקנות הדרכונים (תיקון מס' ), התשע"ט-2018 יישארו כפי שהן. תקנה 1 תיקון התוספת "בתקנות הדרכונים, התש"ם-1980,

בכותרת של טור ד' לטבלה, במקום "15 במרס" יבוא "15 באפריל". לגבי הביטול של תקנה 2 תקנה 2 לא תבוטל, אלא שבמקום שיהיה כתוב שזה עד 31 בדצמבר 2018, צריך לתקן את תקנה 2. נכון,

נעשה התאמה של הכול. את המהות הבנו. אנחנו עוברים להצבעה על תקנות הדרכונים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018. מי בעד אישור התקנות? ירים את ידו.

מי נמנע? הצבעה בעד 2 נגד אין נמנעים אין תקנות הדרכונים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 נתקבלו.

מי בעד אישור תקנות הדרכונים (תיקון מס' ),

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד 2 נגד אין נמנעים אין תקנות הדרכונים (תיקון מס' ),

התקנות אושרו.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:45.